בוקר טוב לכולם. אני פותח את ישיבת ועדת החוקה, חוק ומשפט. אנחנו ממשיכים לעשות את עבודתנו. ההצעה של צו איסור הלבנת הון, כמו שדיברנו בישיבה הקודמת הוא דבר חשוב